בוקר טוב לכולם, אני חבר הכנסת עלי סלאלחה. הייתי בעבר מנהל בית ספר מקיף בית ג'אן, מספר 1 במדינת ישראל, ובאתי לכנסת, אני לא יודע למה, אבל בכל זאת. אנחנו היום בדיון לדעתי הכי חשוב מכל הדיונים שיכולים להיות בעולם היות ואנחנו דנים בילדינו, בפעוטות שלנו שהם העתיד שלנו, אם זה בלימודים, בתרבות, בחינוך, ואם זה בכלכלה, בכל נושא אחר. היום אנחנו מציגים את יום שוויון בחינוך. הנושא הזה הוא נושא מאוד חשוב לנו ולכל עם ישראל ולכן אנחנו נדאג לדון בו לעומק ולהסיק מסקנות או בסופו של דבר להביא את ממשלת ישראל לקבל החלטות נכונות וטובות על מנת שאנחנו נשמור על הילדים שלנו. הנושא הוא תנאי החינוך והטיפול במסגרות יום לפעוטות או בגני ילדים בחברה הערבית. הנושא הזה, מי שיזם אותו או מי שרצה שאנחנו נדון בו, יום החינוך והשוויון, זה חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב-ראש ועדת הכלכלה ממפלגת כחול לבן. אני רוצה להודות לו. לו הייתי יודע, הייתי מקדים אותו ומביא את הנושא היות ואני איש חינוך, אבל בכל זאת אני לא יכול לעשות הכול. הוא עשה את זה ובגדול. חשוב לציין שוועדת זכויות הילד עוסקת הרבה בנושא הגיל הרך וחינוך מגיל אפס. חברים, אם אנחנו מטפלים נכון בילדים האלה, בפעוטות האלה, אנחנו בונים מערכת חינוך שתהיה יותר טובה פי מיליון, ואם אנחנו לא עוסקים בזה ולא נותנים את תשומת הלב לילדים האלה, לפעוטות האלה, ואנחנו נותנים להם את השירות הטוב ביותר, אז מערכת החינוך שלנו תדשדש או חלק ממנה ידשדש. אנחנו לא רוצים שאף אחד ידשדש מאחור. אנחנו רוצים שכולם יתקדמו ומערכת החינוך שלנו תהיה מצוינת, והיא מצוינת, אין ספק, אבל חלק לא, חלק כן, ואנחנו מתמקדים במגזר הלא יהודי, המגזר הערבי שבאמת יש לו הרבה צרות ויש לו הרבה בעיות בכל התחומים, אבל אנחנו נתמקד בתחום שלנו, של החינוך של היום. יש לציין שבהחלטת ממשלה, מ-1.1.22 כל הנושא הזה יועבר לטיפול משרד החינוך ויש הקצאה של 200 מיליון שקל שאני מקווה שיתנו מענה. אני לא חושב שזה מספיק,

טוב מעט מאשר בכלל לא. אנחנו אולי נבקש יותר על מנת לתת יותר תשומת לב, יותר חשיבה ויותר מעשים בשביל להביא את הגיל הזה למצב יותר טוב. יש מחסור במעונות, חברים, בכלל או במיוחד במגזר הערבי. אני ראיתי פה איזה שהם נתונים שאומרים, 75% מהפעוטות והילדים שלנו עד גיל שלוש, הם מטופלים בו בבית או בכלל לא. יש 25% שיש להם מעונות ויש להם מרכזים כאלה ואחרים. חלק גדול מהם, 31.7% במגזר היהודי. לצערי הרב 7.9% במגזר הערבי, אז יש פה פער ואני חושב שהפער הזה, אנחנו חייבים לעבוד על מנת לסגור אותו, ובכלל אנחנו צריכים להביא את כל הפעוטות ואת כל הילדים עד גיל שש, שיקבלו את כל מה שצריך במסגרות מסודרות ושייכות לאיזשהו גוף שייתן את המענה וייתן להם את הטוב ביותר. למה יש מחסור במטפלות? אחד, יש להם שכר נמוך. שניים, אין הכשרה לנושא הזה. שלוש, יש להם תנאים שהם לא תנאים. חשוב לציין שהן היום מקיימות מחאה, מחאת המטפלות מול הכנסת. שביתה. הן כבר שלושה ימים בשביתה. אני חושב שאנחנו צריכים להשתתף איתן, להיות איתן, לחזק אותן, להגיד את שלנו ולהגיד, אנחנו אתכם היות והנושא הזה הוא לא בשבילן, הוא בשביל כולנו או בשביל ילדינו. אני קורא מכאן למשרד האוצר להיענות לבקשותיהן. הרי הכול כסף. אם אין כסף, אז אף אחד לא יכול לעשות כלום, לכן משרד האוצר, חשוב שישקיע וייתן את הכול על מנת שהמטפלות, כן יהיה להן מעמד מכובד, טוב, ולא עוד אחת לא יודעת מה העתיד שלה, אין לה תנאים סוציאליים וכדומה. הכול לטובת הילדים שלנו. זה הפתיח. אנחנו נעבור לסדר היום ואני רוצה לבקש מכבוד הפרופסור ג'וני גל שיציג את מצגתו. אני בטוח שאנחנו נלמד ממנה. בבקשה כבוד הפרופסור.

טאוב ושאמור להתפרסם עוד מספר שבועות.

ארבעה חוקרים שעסקו במחקר הזה,

מדאלה שיושבת לידי תציג יחד איתי את המחקר. ד"ר - - - ואילון סלע היו שותפים במחקר הזה. נקודת המוצא במחקר היא בעצם תפיסה של השקעה חברתית. למערכות חינוך וטיפול בגיל הרך יש בעצם שני תפקידים. התפקיד המסורתי של המערכת הזאת היה לאפשר לאימהות,

לצאת לעבודה כאשר מישהו אחר מטפל בילדים או בפעוטות שלהם. בשנים האחרונות אנחנו מבינים שיש תפקיד אולי יותר חשוב למערכת הזאת, והתפקיד הזה הוא בעצם לתת כלים, לתת הון אנושי לילדים, במיוחד ילדים קטנים שחיים במשפחות עניות. מחקרים גם שנערכו אצלנו וגם שנערכו בעולם מלמדים עד כמה חשובה התקופה הזאת להון האנושי, ליכולות של הילדים אחר כך. אנחנו רואים את זה בתוצאות בלימודים אחר כך בבית ספר וגם בחיים כבוגרים, לכן יש חשיבות גדולה במיוחד לחזק את המערכת הזאת ולאפשר נגישות למערכות מפוקחות, מסובסדות, מערכות ברמה גבוהה לילדים שחיים במשפחות עניות, לאוכלוסיות הנזקקות ביותר. אנחנו נראה לכם בממצאים שבעצם הבעיה בחברה הישראלית, ויושב-ראש הוועדה כבר הציג את הבעיה הזאת, שדווקא האוכלוסייה הנזקקת ביותר היא זו שמשתמשת הכי פחות במסגרות מפוקחות בגיל הרך. אנחנו קוראים לזה אפקט מתיו אבל זו תופעה שקיימת גם בארץ וגם בעולם במדינות אחרות ובתחומים שונים, שדווקא אנשים שאנחנו הכי רוצים שתוכנית חברתית תגיע אליהם, בסופו של דבר לא מקבלים את הסיוע ואנשים אחרים כן נהנים מהמסגרת הזאת. אנחנו רוצים להציג לכם גם את הממצאים או נתונים על ההשתתפות של ילדים בגיל הרך בחברה הערבית במערכות הללו. אנחנו רוצים להציג עם ארבעה הסברים שמסבירים לדעתנו למה זה קורה. זה לא רק בעיה של עד כמה המדינה משקיעה במערכת הזאת, אלא יש עוד כמה בעיות בעיקר שקשורות לנגישות למערכת ולעלות המערכת, בסופו של דבר גם למערכת המסובסדת. אנחנו רוצים להציג על סמך ההסברים הללו, אם יהיה זמן, כמה חלופות מדיניות שיכולות לסייע לשלב הרבה יותר ילדים קטנים בחברה הערבית במסגרות מפוקחות לגיל הרך ברמה גבוהה.

אני אציג לכם בקצרה כמה נתונים מהמחקר. אני רוצה שנתחיל מלהסתכל, הזכיר את זה קצת יושב-ראש הוועדה בהתחלה, אבל יש פה נתונים באמת עדכניים על שיעור הילדים במסגרות המפוקחות מסך הילדים בגילאים הרלוונטיים, מסך הילדים בגילאי אפס עד שלוש לפי רשויות שונות. אנחנו רואים שברשויות ערביות אנחנו מדברים על 18% מסך הילדים בגילאי אפס עד שלוש שמשתתפים בעצם במסגרות המפוקחות, לעומת שיעורים הרבה יותר גבוהים ברשויות חרדיות, מגיע לכמעט 39% וברשויות יהודיות שהן אינן חרדיות אנחנו רואים גם שם מספרים יותר גבוהים. תשימו לב גם לפערים שיש. אנחנו מדברים על ילדים שכן במסגרות המפוקחות, אז יש שוני באופי של המסגרות ברשויות הערביות. אנחנו רואים שיעורים יותר גבוהים של משפחתונים. זה מגיע ל-46% מהילדים שכן נמצאים במסגרות מפוקחות בחברה הערבית, אז הם במסגרות מסוג משפחתונים ולא מעונות, לעומת אחוזים הרבה יותר גבוהים של מעונות בחברה היהודית וגם ברשויות המעורבות. אתם יכולים להגיד מה האחוזים של משפחתונים ומעונות במגזר הערבי? 46% זה במשפחתונים. אבל בסך הכול האחוז מאוד נמוך של ילדים בגיל הרך. זה לא עולה אפילו ל-3% מכלל הילדים בשכבת גיל לידה עד שלוש.

הילדים שבמסגרות המפוקחות הוא נמוך. פה אנחנו מסתכלים על ילדים שכן נמצאים במסגרות

אנחנו רואים פערים נוספים, כי אנחנו רואים ש-41% מהילדים שמשובצים במסגרות המפוקחות ברשויות הערביות הם בעצם ילדים שמושמים שם מטעם חוק פעוטות בסיכון, מה שנקרא ילדי רווחה, מה שמשאיר אותנו עם פחות מ-60% ילדים, שאנחנו חושבים שזה בעצם הבסיס של המסגרות המפוקחות, ילדי עבודה מה שנקרא, ילדים להורים עובדים, אבל בחברה הערבית זה לא בסיס כל כך גדול כמו שאנחנו רואים ברשויות היהודיות, ברשויות המעורבות גם כן, אחוזים הרבה יותר נמוכים של ילדים שמושמים מטעם חוק פעוטות בסיכון. אם אנחנו נסתכל כאן בעצם על שיעור הילדים במסגרות המפוקחות ללא פעוטות בסיכון, בעצם רק על ההתפלגות של ילדי עבודה, אז אנחנו רואים שהפערים הרבה יותר גבוהים. 8% מהילדים בגיל הרך ברשויות הערביות משתתפים במסגרות המפוקחות. בעצם אחרי שראינו את כל הפערים הללו, ניסינו להבין מה בעצם יכול להסביר את ההשתתפות הנמוכה שאנחנו רואים. הלכנו ועשינו כ-20 ראיונות עם אימהות בחברה הערבית, עם כל מיני אנשי מקצוע מהתחום, עם מסגרות, גם מסגרות פרטיות. יש לנו שאלון של הגיל הרך שמרכז טאוב עשה, של הורים לגיל הרך, שממנו הסקנו חלק מהנתונים ועוד נתונים אחרים שהיו לנו. ריכזנו בעצם ארבעה גורמים מרכזיים שיכולים להסביר את ההשתתפות הנמוכה במסגרות המפוקחות, כשהראשון שביניהם הוא בעצם העדפות אישיות. אנחנו מדברים פה בעצם על העדפה של האם או של משק הבית מתוך אמונה ותפיסה שבגיל הזה אולי יותר נכון לילד להיות עם האימא או עם בן משפחה ולא להיות במסגרת חיצונית שמטפלים בו אנשים שהם זרים, לכן מהסיבה הזאת יש השתתפות נמוכה במגזר הערבי. יכול להיות שבאמת במגזר הערבי יש יותר תפיסה שכזאת. תפיסה של מה? תפיסה של העדפה אישית, העדפה מתוך איזושהי חשיבה שאולי בגיל הרך הילד צריך להיות עם האימא שלו או עם בת משפחה אחרת ולא להיות במסגרת. זה הסיבה לשחרר את המדינה מהאחריות שלה. מה שאני רוצה להגיד,

הוא הולך ופוחת ככל הנראה עם השנים, כי אנחנו כן רואים השתתפות הולכת וגוברת של ילדים בחברה הערבית במסגרות. כשאנחנו מסתכלים על כלל המסגרות, לא רק מסגרות מפוקחות, אנחנו רואים עלייה בילדים שנמצאים במסגרות הפרטיות או באיזשהו סידור שהוא לא להיות עם האם או עם בן או בת משפחה אחרים. כנראה שבאמת השיקול הזה, המשקל שלו בהסבר שאנחנו מדברים עליו, הוא הולך ופוחת. עניין אחר שגם מתחבר להעדפות אישיות קשור בשיעורי התעסוקה בקרב נשים. שתי העמודות משמאל זה שיעורי התעסוקה בקרב נשים יהודיות שאינן חרדיות. שתי העמודות לאחר מכן זה נשים חרדיות. לאחר מכן, 47%, 40% זה מייצג את שיעורי התעסוקה בקרב נשים ערביות בגילאי 25 עד 44 עם ילדים ובלי ילדים. אנחנו רואים באמת פערים משמעותיים. העניין הזה יוצר חסם נגישות מאוד מרכזי ביכולת בעצם של ילדים בגיל הרך להיות חלק ולהשתתף במסגרות המפוקחות. בגלל ההתניה של עבודה של אם בשביל לקבל איזשהו סבסוד וגם בשביל לקבל עדיפות בקבלה, זה דבר שבהחלט יכול להיות הסבר מרכזי וחסם נגישות למסגרות שאנחנו מדברים עליהן. חסמי נגישות נוספים מעבר לעניין הזה של תנאי הזכאות שמותנים בעבודה, קשורים גם בקשיי תחבורה וקשיי ניידות ביישובים הערבים, מה שיכול להסביר לנו אולי את השיעור הגבוה של המשפחתונים, כי הם אולי יותר מפוזרים לעומת להגיע למעון שלפעמים נמצא בקצה של ישוב וקשה להתנייד אליו. קשיים ביורוקרטיים שקשורים בהרשמה של המסגרות המפוקחות, שמצריכים בעצם שימוש באמצעים דיגיטליים וכרטיסי אשראי לפעמים ומקדמות, הם שיכולים להקשות. שעות הפעילות שהן לא גמישות במסגרות המפוקחות. אין אפשרות בעצם לחצי יום במסגרות המפוקחות, מה שיכול להיות תואם צרכים של אימהות בחברה הערבית, ואנחנו מפרטים עוד ועוד גם במחקר שלנו. אתם יוצאים מנקודת הנחה, המסגרות קיימות, רק יש בעיה איך להגיע אליהם. חברת הכנסת עאידה תומא, אני רוצה שנשמע אחד את השני ברוגע, בשקט.

הם יענו לנו, אין שום בעיה, תגידי את שלך וזה בסדר. הקדמת אותי אבל מה שאני מציגה פה עכשיו זה את ארבעה הגורמים המרכזיים שאחד מהם זה באמת העניין שגם אם - - - איך קבעתם את ארבעה הגורמים? במחקר השתמשנו או בראיונות שעשינו בחברה הערבית או אימהות או מי שמפעיל את המערכות. השתמשנו בנתונים שקיבלנו ממשרד הרווחה וממשרד הכלכלה, והשתמשנו בממצאי סקר בקרב הורים לילדים. הורים לגיל הרך. הייתם בשטח, בכפרים? אני באה מארגון שעשה את הסקרים הראשונים בעניין תעסוקת נשים ערביות, והבעיות של מסגרות לגיל הרך היה חסם מרכזי בעניין תעסוקת נשים. כאשר המסגרות לא קיימות, ועובדה, כאשר מקימים משפחתונים שגם מחסלים את החסמים האחרים שעמדו בפני המשפחות שלא יכלו לגשת, וכאשר זוכרים שרוב המשפחות הערביות נמצאות מתחת לקו העוני והנשים מקבלות שכר שהוא בהרבה מקרים מתחת לשכר מינימום, אז הכדאיות הכלכלית בלשלוח ילד או ילדה למעון, מפסיקה להתקיים ועדיף כבר לא לעבוד ולא לשלוח. זה לא עניין של בחירה אישית. את צודקת במאה אחוז. זה שני הדברים שאנחנו בדיוק עכשיו רוצים להגיד. יש לנו גם נתונים. הגורם המרכזי השלישי הוא באמת העניין של החסמים המערכתיים, בדיוק מהעניין שהתחלנו לדבר, זה שאין הרבה מעונות בחברה הערבית. הלכנו וניסינו להבין למה אין הרבה מעונות, מה הסיבה לכך, כי מבחינת ההקצאה התקציבית שמוקצית לבינוי של מעונות יום בחברה הערבית אנחנו רואים שיש הקצאה והיא לא מעטה ביחס להקצאה שיש לרשויות אחרות, אבל הפער בעצם נובע בגלל המימוש. אנחנו רואים פה את השיעור של הביצוע של התקציב מסך ההקצאה לבינוי מעונות יום בחברה הערבית. אנחנו רואים שהמימוש הוא רק 50%. בעצם רק מחצית מהתקציב שמקצים למטרה הזאת, ממומש בפועל. השאלה למה, האם זה בגלל שאין ביקוש והם לא צריכים את הכסף או השאלה, אולי יש פה חסמים מערכתיים? מהראיונות שאנחנו עשינו באמת עלה שוב ושוב הנושא של הקושי בקבלת היתרי בנייה בחברה הערבית וברשויות ערביות, מחסור באדמות בגלל שזה קרקע פרטית. הקושי של המועצות המקומיות שאין להן תקציבים. נכון, אין תקציבים. זה קושי ביורוקרטי מאוד קשה ואין תמיד את אנשי המקצוע שיודעים איך לקדם את זה. יש פה מספר של חסמים מערכתיים שמונעים את המימוש של התקציב. הבעיה היא לא בהקצאה ובכסף שצריך לתת. הבעיה היא באמת ביכולת אולי לממש אותו. יש לי נתון שאומר שבכלל בנו במדינת ישראל 202 מעונות, מהם 13 מעונות במגזר הערבי. זה זועק לשמיים. אז אתה גם רואה שרשויות אחרות מממשות יותר מההקצאה שניתנת להן. בין שנות 2014 2018. בגדול, לאור המצב שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו, שאין הרבה מעונות בחברה הערבית ויש יותר מעונות ברשויות אחרות, היית מצפה שבתרשים הזה שאנחנו מסתכלים, אנחנו נראה שדווקא הרשויות הערביות מממשות הרבה יותר בשביל בינוי לעומת רשויות אחרות. אנחנו רואים שהתמונה הפוכה. זו באמת שאלה שצריך לבדוק אותה לעומק אפילו ספציפית בכל רשות ורשות, מה קורה שם, למה באמת התקציב לא ממומש. או צריך להתאים את המדיניות לחברה הערבית, זאת אומרת ליצור מצב שתהיה אפשרות הרבה יותר פשוטה להקים מעונות יום בחברה הערבית במצב שאין אדמות, שיש קושי להשיג אדמות או הקושי להתמודד עם הקשיים הביורוקרטיים, ההתמודדות עם המערכת בשביל לממש את הסיוע. בדקתם את הסיבות או שרק אתם שמים נתונים כאן? כראש רשות לשעבר, ואני מבין מה הבעייתיות ברשויות במיוחד ברשויות הערביות שלא מצליחים לקדם. אני בחורפיש התחלתי לקדם תשעה מעונות בשלושה מבנים. שש שנים, עוד לא הצליחו לסיים את המבנה השלישי.

פעילים.

הן בקבלת ההיתרים והתקציבים ברשות. עד שאתה מקבל היתר ועד שאתה מקבל את התקציב ואת התקבול הבלתי הרגיל, לוקח זמן. אמרתי את זה נדמה לי אתמול. צריך למצוא מודל שאיפה שיש בעיה בלקבל היתר בנייה למעונות, ללכת על השכרת מבנים קיימים, כי ביישובים הערבים קבלת היתר הוא תהליך ארוך מאוד בגלל שמדובר על אדמה פרטית ואין אדמת מינהל ואין אדמה ציבורית, והיום בכלל הולכים על איחוד וחלוקה כדי שיהיו שטחי ציבור, וזה לוקח הרבה מאוד זמן. הילדים לא יכולים להמתין. המבנים חייבים לקום והשירות לילד חייב להיות. את זה אנחנו צריכים לעשות, מופיד. אנחנו צריכים ללחוץ בשביל שזה יתקיים ולהסיר את החסמים וכל הדברים. הנתון הזה מעיד בדיוק על החסם הזה. אימאן, את רוצה להגיד משהו? בוקר טוב לכולם. אי אפשר להתחיל כזה דיון חשוב בלי להתייחס למציאות היומית שאנחנו מסוף שנת הלימודים שעברה מתריעים עליה. המטפלות בשביתה כבר כמה ימים. לצערי המגעים והדיונים לא מגיעים למקום שיש בו הצלחה. אני בציפייה שהדברים ייפתרו בקרוב מאוד. הילדים בבית. נכון שאין לי ילדים קטנים אבל אני יודעת מה זה להיות אימא לתינוק, שיש לה גם עבודה. אני גם לא רוצה בנקודת התחלה שלי לקשור את נושא תעסוקת הנשים בנושא של חינוך הילדים מגילאי לידה עד שלוש. אני חושבת שזה אחת הטעויות המובנות בחשיבה, שכאילו צריך שהאימא תהיה עובדת כדי שהילד יקבל מסגרת. כאימא אני יודעת שכולנו רוצים שאנחנו נהיה בקרבת הילדים שלנו. זה טבעי. אני רוצה לחלום על היום הזה שאנחנו נהיה במדינה שתיתן חופשת לידה עד לגיל שנה. אנחנו רחוקים מהמקום הזה. אני חושבת שזה

שמתחיל מלידה. ילד צריך להיות במסגרת בגיל מסוים, אני מאמינה, מגיל שנה צריך להיות במסגרת כי צריך את ההתפתחות הקבוצתית, שיהיה בין אנשים שהם זרים. אני לא אתחיל פה בהרצאה על התפתחות הילד, אבל זה טעות לקשור את זה בזה. זה זכות של הילדים להתפתח בצורה נורמלית ואני חושבת שהמדינה רק תצא משתלמת מזה. לא רק אני חושבת. אני מדברת על מחקרים שנעשו בעולם ולא רק כאן. האבסורד במציאות הקיימת, שדווקא האוכלוסיות הכי נזקקות שיהיו בתוך מסגרות כאלו, לא זוכות למסגרות האלו. קראתי את החומר שנשלח וכאילו במחקר על העדפות אישיות. זה משהו שהוא מקומם, תסלחו לי. אין אף אחד שמציעים לו רווחה נפשית או רגשית או פיזית או כלכלית ויגיד,

אני מעדיף להיות במצוקה. אין כזה דבר, לכן צריך לכוון למקום הנכון. לפני שנותנים ושמים תקציבים במשרד האוצר לבניית מעונות, קודם כל או ביחד, שיסירו את החסמים של הבנייה, שימצאו חלקות אדמה. לא רק שימצאו חלקות אדמה. אני מכירה יישובים שיש מעונות יום, נבנים כבר שנים, חמש שנים. הייתי במקום. חמש שנים המעון עומד כי אין תקציב למעטפת של מעון היום, כי אין תקציב לסדר את החצר. אנחנו אנשי הפוליטיקה צריכים לדאוג לזה. בשביל זה אני כאן. בואו נשמע את שאר הגופים. אני רוצה שהדברים האלה יצאו מתוך הוועדה כאמירה מוחלטת, והכי בסיסי מהישיבה היום זה אמירה קובעת אפילו, לא רק המלצה לגבי השביתה של המטפלות. זה מה שצריך, אחרת אנחנו יושבים ומדברים אותם דברים כל הזמן. הזמנו גופים אחרים שרוצים לדבר. נשמע אותם וניתן לכם עוד פעם את הזכות להגיב ולדבר. יש לנו עד דקה-שתיים. בבקשה. אני רק אגיד שפשוט צריך להגדיר מה המטרה של המסגרות. אם המטרה שלהן היא לתמרץ השתתפות בשוק העבודה או שהמטרה שלהן היא להנגיש חינוך איכותי ושוויוני לכל הילדים בגיל הרך. במיוחד כשיש את המעבר הזה למשרד החינוך, זה נושא שכדאי לחשוב עליו. המעבר למשרד החינוך אמור להפוך את כל התוכן של הימצאות הילדים בתוך המסגרות, ממקום של לשמור רק על הילדים למקום של לאפשר להם להתפתח בצורה נאותה וראויה. הגורם המרכזי האחרון זה באמת נטל הכספי. העלות של מעון יום מפוקח ללא סבסוד, אם אם לא זכאית לסבסוד זה נע בטווח של 2,000 ל-2,860 שקלים. בעצם עלות ללא סבסוד מגיעה למחצית מההכנסה החציונית של אם לילדים בגיל הרך בחברה הערבית, לפי נתוני 2018. זה שיעור מאוד גבוה. גם

סבסוד עדיין זה נתח די גבוה משכר שהוא נמוך, ואנחנו יודעים שהשכר של נשים בחברה הערבית הוא נמוך יחסית לנשים בחברה היהודית. לצד זה יש לנו עלויות של מעון פרטי בחברה הערבית, שזה נע בטווח של 1,000 עד 1,700 שקלים עבור יום לימודים מלא, אבל המעונות האלה גם בחלקם מציעים גמישות כמו חצי יום, שזה יכול להוזיל את העלות, מה שיכול בעצם להסביר את הבחירה במעונות הפרטיים לעומת המעונות המפוקחים ברשויות הערביות. זה בהחלט גם איזשהו משהו שיכול כמובן להשפיע על הבחירה, האם להשתתף במסגרות המפוקחות או לא. זה לא תמיד עניין של בחירה. זה מחוסר ברירה. הבת שלי הייתה צריכה לשלם 3,500 שקל על התאומים שלה במעון פרטי, לא בגלל שהיא רצתה אלא בגלל שאין מעונות מפוקחים,

זה באמת מעטפת של דברים. אני רוצה להודות לכם מקרב לב. אני מקווה שהדברים האלה יגיעו לאן שצריכים להגיע ונעשה בהם שימוש לטובת כולם. עכשיו אנחנו נעבור לגוף שנקרא הקואליציה לחינוך מלידה. ויסאל רעד משפרעם, בזום. בואו גם נסכם שאנחנו נקצר קצת, לתת לכולם להתבטא ולסיים בזמן,

בקשה ויסאל.

חבר הכנסת עלי סלאלחה, תודה על רשות הדיבור. היום אני אשמח להציג את עמדת הקואליציה הכוללת מעל 20 ארגונים הפועלים למען קידום החינוך בגיל הרך, בדגש על גילאי לידה עד שלוש. בדבריי אני רוצה להתייחס לכמה סוגיות ודברים מרכזיים בתחום החינוך מלידה עד שלוש בחברה הערבית. האתגרים הכי בולטים היום הם מחסור במסגרות כפי שאמרו קודם, גם קבלת רישיון זמני או רישיון הפעלה, תנאי העסקה ושכר ירודים. אני רוצה גם להגיד שזה משמח וחשוב שהאתגרים העולים מהשטח מגובים במחקר שהציג פרופסור ג'וני והשותפה שלו. כיום בחברה הערבית לא בונים מספיק מעונות יום כפי שצוין קודם, בגלל מצוקת הדיור והבינוי. לגבי הנתון שהצגת אותו, חבר הכנסת עלי סלאלחה, שבין השנים 2014 עד 2018 היה מתוכנן לבנות במדינת ישראל 551 מעונות. מה שבעצם בנו זה רק 202 מעונות, מתוכם 13 מעונות בלבד לחברה הערבית. אני רוצה גם להדגיש כאן שרוב המעונות שנבנו הם בצפון. יש מצוקה בנגב שלא בונים שם מעונות. גם אם בונים מעונות יום, אז אף אחד לא משתמש בהם. נכון שיש מעון יום בנגב אולי, אבל בגלל אי נגישות למעון זה מונע מילדים ותינוקות רבים לשהות במעונות היום האלה, לכן אנחנו קוראים בקואליציה להקמת ועדה בין-משרדית שמטרתה לבחון את האתגרים העומדים בפני בניית מעונות יום ומציאת פתרונות הוליסטיים. האתגר השני שאני רוצה להתייחס אליו זה קבלת רישיון זמני או רישיון הפעלה. כאן אולי אני אתן תשובה לחבר הכנסת מופיד מרעי שהציע כן להשתמש במבנים קיימים. על מנת לקבל רישיון שהוא רישיון זמני או רישיון הפעלה, צריך להתאים את מיקום המסגרת לשהיית הפעוטות. כפי שאמרתי קודם, מצוקת הדיור ביישובים הערביים חוסמת את האופציה לבניית מעונות יום בהתאם לדרישות האגף, לכן מפעילי מסגרות נאלצים לשכור דירה ולהפוך אותה למעון וזה מונע ממסגרות אלה לקבל רישיון כי בעצם הן אינן עומדות בתנאי המחייב התאמת מיקום המסגרת לשהיית הפעוטות. אנחנו בקואליציה ממליצים לאפשר מתן אישור זמני תוך קביעת תהליך הדרגתי להתאמת המבנים האלה. כמה אישורים זמניים למבנים קיימים אישרו או קיימים בכלל? את יודעת לתת תשובה? אין לי את הנתון הזה. כולנו יודעים ששיעורי ההשתתפות של הנשים בשוק התעסוקה בחברה ערבית הינו מאוד נמוך וזה מונע ממשפחות רבות לרשום את הילדים שלהם למעון יום מוכר ולקבל מימון עבור שהייתו של הילד שלהם במעון, לכן ההורים נאלצים בעצם לצרף אותו למעון יום פרטי שעלותו נמוכה משמעותית ביחס למעון יום מוכר, וזה אגב שונה ממה שקורה בחברה היהודית, ששם מעון יום פרטי עולה יותר כסף. בנוסף לזה, הורים רבים הנמצאים מתחת לקו העוני כלל לא משלמים לפעמים את העלות למסגרת שהיא נמוכה ממילא, וכתוצאה מכך השכר אותו מקבלות המטפלות במעונות יום פרטיים אינו מתגמל. לפעמים הן מקבלות שכר שהוא נמוך ממה שהן אמורות לקבל. דבר זה גורם בעצם לתחלופה גבוהה בתחום ומקשה גם על גיוס מטפלות או מנהלות מעון מוכשרות בעלות תואר אקדמי, משום שאינן בעצם מוכנות לעבוד בתנאי שכר כאלה. ויסאל, הדברים האלה נאמרו. אני חושב שמן הראוי שאנחנו לא נחזור על עצמנו ועל דברים שנאמרו. לסיום אני רוצה להגיד שאנחנו ממליצים לפתח תקנות מחייבות שמפרטות את התפקידים השונים במעון יום, ואת תנאי העבודה והזכויות של העובדים בהם, ולבנות מסלול התקדמות בתפקיד. על מנת לטפל בכל האתגרים שציינתי אותם, יש צורך קודם כל בהקמת צוות בין-משרדי בתקופת המעבר למשרד החינוך, שיענה על הצרכים העולים מהשטח ויעביר את הצרכים והאתגרים האלה למשרד החינוך כדי שיטפלו בהם בהמשך.

צריך גם לשתף את הנציגים מהחברה הערבית בבניית תוכנית ייעודית לגילאי לידה עד שלוש במשרד החינוך כדי שיציעו דרכים רלוונטיות בטיפול באתגרים האלה. תודה על ההקשבה. תודה רבה לך, ויסאל, דברים מעניינים. אנחנו נעבור לפורום דו-קיום בנגב. ניתן גם לפריפריה הדרומית. יוצג על ידי גברת הודא אבו-עבייד.

בוקר טוב לכולם, אני רכזת לובי בפורום לדו-קיום בנגב. אנחנו עשינו מחקר על המצב של מעונות היום ספציפית ביישובים המוכרים בנגב. בדרך כלל כשמדברים על הנגב, אז מזכירים את הריסות הבתים וחוסר תשתיות וכו'. היום אני רוצה דווקא לדבר על היישובים שהם כן מוכרים, שיש בהם מועצות מקומיות שמספר ההריסות הוא נמוך. המצב של מעונות היום כפי שהוא בעצם במקומות אחרים בארץ, הוא במחסור מאוד גדול. השנה אנחנו מדברים על 13 מעונות בלבד בכל

בנגב. אנחנו בנגב מדברים על שתי מועצות אזוריות, מועצת אל קסום ונווה מדבר שיש בהן רק מעון יום אחד שפועל. יש מעונות שהם בתכנון, זה אנחנו יודעים. ברהט, עיר של 70,000 תושבים אנחנו מדברים על